"שומר החומות" בהתאם לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961. עברו 11 ימי המבצע, המלחמה, שבחלק מהישובים אנשים לא הלכו לעבודה, ילדים לא הלכו לבתי ספר, ואנחנו מקיימים את הדיון הזה בכדי לראות מה רשות המיסים, מה הממשלה עושה, כדי לפצות את האזרחים שנמצאים בתחומים השונים. אני פונה לערן יעקב, מנהל רשות המיסים. אני מבקש, לפני שאנחנו נכנסים לתוך הדיון עצמו עם החברים האם אתה יכול לומר מה הממשלה עושה בכל הנושא הזה

למבצע "שומר החומות", מה עושים עם האנשים? מה עושים בטווח של ה-40 ק"מ, מה מעבר ל-40 ק"מ? בפגיעה העקיפה, בפגיעה הישירה? בבקשה, הבמה לרשותך.

אז אני באמת אנסה לדבר באריכות ולתת איזו שהיא סקירה כי אני חושב שאולי אני בין אלה שנמצאים פה מ-2006, מ"לבנון השנייה" שחווינו. לצערי, אנחנו רצופי מבצעים כאלה ואחרים, יותר משמעותיים, פחות משמעותיים "צוק איתן" לדעתי היה סביב ה-50 יום, אפילו 51 יום אם אני לא טועה - - 51 ימים. - - גם ב"לבנון השנייה" חווינו תהליך לא פשוט מצפון. בכל המהלכים האלה ואני מדבר כרגע על הפיצוי העקיף כי אני מבין שעסקינן בפיצוי העקיף, אני רוצה להגיד מילה שצריך לזכור, שבעולם שהפיצויים מתחלקים לשניים במס רכוש יש את הפיצוי הישיר בגין נזק ישיר של האזרחים, בין העסקים שנפגעים ממנו, ועל הדבר הזה עבדו אנשי רשות המיסים לילות כימים כדי לתת מענה. אני הייתי בקשר עם ראשי הערים, עם העיריות והגעתי באופן אישי לחלק מהמקומות כדי לראות. אני יכול להגיד לכם בסיפוק רב שאתם יכולים להיות מרוצים מהאופן שבו מדינת ישראל נתנה מענה לאותם אזרחים ולאותם עסקים בעולם של פיצוי ישיר,

כשהגענו למקום של הערים המעורבות בעקבות חקיקה שעשינו ב-2014, שאפשרנו גם לכאלה בגין מעשי איבה אחד לשני לאפשר להם. אנחנו הגענו ללוד יום לאחר מכן, ובמגרש חנייה כינסנו את כל האנשים שנפגעו, שכלי הרכב שלהם נשרפו, ונתנו להם מענה יום לאחר מכן. אתם יכולים לשאול את ראש העיר ולבדוק את העניין הזה. באמת, עבדו כדי לתת מענה לאנשים האלה

מתוך שליחות אמתית. הדבר הזה הוא לא דבר של מה בכך, הוא נותן מענה לאנשים האלה שנפגע ביתם ומגיע מישהו ומפנה אותם למקום שיוכלו לישון - - פיצוי ישיר לא עומד במגבלה של קילומטרים. נכון, ולכן אני מדבר על זה. אז זה דבר אחד. הדבר השני - - דרך אגב, אני לא שמתי על סדר היום וגם הבקשות של החברים זה לא על הפיצוי הישיר. אנחנו משבחים את העבודה בעניין הזה, ובזה אנחנו מסיימים את הפרק הזה. אנחנו מברכים את אנשי רשות המיסים על הפיצוי הישיר, זה יכול להיות גם ברמת-גן וגם בלוד וגם בעוטף עזה. עכשיו אנחנו מדברים על העקיף. אבל רק אם אפשר עוד מילה כי בסוף, גם בערים המעורבות נתנו את המענה המיידי שהוא ההוצאה הכבדה שסביב התהליך הזה של התהליך המלחמתי. עכשיו אני חוזר לעניין של הפיצוי העקיף אז מה שאנחנו הצענו בתקנות שמשרד האוצר מביא אותן המשמעות של הדבר הזה, של התקנות שהופצו אתמול בלילה, לתת מענה של פיצוי עקיף עד 40 ק"מ. ולמה 40 ק"מ? אז 40 ק"מ מהרבה מאוד סיבות, ולפני שאני אגע בעובדות צריך לזכור שמ-2006, מ"לבנון השנייה", זה התהליך שנתנו ולא פרצנו אותו, ואני לפחות זוכר שהייתי בוועדות כאלה ומאז ומתמיד עלה העניין של בין 40 ל-80.

בעצימות כזאת או אחרת.

ב"צוק איתן" הייתה עצימות יותר קטנה במרכז, כלל העצימות הייתה יותר קטנה אבל התהליך נמשך 51 ימים, ויש לזה משמעות מאוד כבדה - - חכה,

נכון, אתה צודק. ולכן, גם כצופה פני עתיד, אני חושב שבעניין של ערבות הדדית וגם כצופה פני עתיד לסבב אחר, צריך לחשוב על הדבר הזה - - רגע, נזכרתי, צופה פני עתיד אני רוצה להגיד לחברי הוועדה שהתקשר אלי החשב הכללי ואמר שלא השתמשנו בערבות של אל-על. חברות הביטוח לא הפסיקו את הביטוח למטוסים.

אנחנו אישרנו את זה - - זו הייתה הערבות של 1.5 מיליארד דולר. על כל פנים, לא השתמשו בזה. סליחה אדוני, מנהל רשות המיסים, זה בכל אופן מיליארד וחצי דולר. להשיג מיליארד וחצי דולר אצלך זה לא קשה, שולחים מכתבים חריפים, אני אראה לך איזה מכתב אני קיבלתי. המכתב היה חריף? אני צריך להגיש לרשות המיסים בגלל ששיניתם את המשכורת שלי. אין לי מפעל, אני מקבל משכורת מהכנסת. בקיצור, שלחתי בטופס 106 מה שביקשו, אז אני מקבל מכתב שהיות וזה לא היה ברור, אז את השומה שאנחנו הולכים לתת לך, אנחנו עכשיו הולכים לשנות לפי מה שאנחנו רוצים. לא הבנתי מה הוא רוצה ממני, בחיים לא היה לי עסק אתכם. תגידו לפקידי השומה שיכתבו בעדינות... אתה ביקשת לחזור לפיצוי העקיף אז בפיצוי העקיף אמרנו עד 40 ק"מ ולכן, מ-2006 אנחנו מתנהלים ועושים באמצעות הוועדה הזאת באחריות רבה ובערבות הדדית מאוד-מאוד משמעותית כי יש פה משקל לדבר הזה, ואני אגיד לכם למה: אני, כמנהל רשות המיסים, אין לי ברירה כמי שאחראי על הדבר הזה וגם הסתובבתי בערים, אם זה באשקלון ובמקומות אחרים, והחוויה לא הייתה פשוטה לאותם אנשים שגרים עד 40 ק"מ, גם ביחס לתקופות אחרות. אבל אני גר ברמת-השרון והסתובבתי גם בתל-אביב. וכשמדברים על 12 ימים לחימה שהיו כרגע ומסתכלים מה הנטו לעולם העסקי, כמה ימי עבודה מדובר בלא יותר משישה ימי עבודה - - שמונה. ואני אגיד לכם למה כי תזכרו - - שמונה ימי עבודה. למה, בימי שישי לא עובדים? אז אתה תספור כמו שאתה רוצה. אולי ברמת-השרון עובדים רק חמישה ימים. לא להתפרץ באמצע, אני אתן לך לדבר. היות וזה התחיל ביום שני אחה"צ, עברנו גם חג עד יום שני, אז המשמעות בהשוואה גם לתקופות אחרות מ-2006 היא שצריך לקחת את הדבר הזה בחשבון ולראות מה מוטל פה על הכף כי המשמעות של לבוא ולהגיד שאנחנו רוצים לפתוח את ה-40 ק"מ, מה שלא עשינו בתהליך עד היום גם כשהיו תקופות לא פשוטות אגב, צריך לזכור שגם ב-0-7 אנחנו הולכים לפצות מעל ליום השביעי לדעתי, שגם שם החיים לא פשוטים ולא קלים - - אבל לראשונה סגרו מוסדות חינוך. גם ב-80 ק"מ כל מוסדות החינוך היו סגורים. לא, בהוראות קבע, לא בתקנות המוצעות. בהוראות קבע במסחר זה שבעה ימים. אני רק רוצה להגיד שבהסתכלות גם על מה שהאנשים האלה חווים צריך לזכור גם את זה, ולכן כשאני מסתכל על כך ש-82% או עד

מהאזעקות היו במרחק של עד 40 ק"מ, 87%, כמעט 90%, אם מסתכלים על האזעקות שהיו בזמן עבודה 90% היו עד 40 ק"מ, וב-40% ומעלה מדובר באזעקות שלא היו בזמן עבודה. כלומר, גם אם היו - - אז מה? מה זה קשור? אנשים לא הלכו לעבודה - - - אבל עם כל הכבוד, אני מבקש שהוא ישלים את ההרצאה שלו. אני לא אוהב את הסגנון הזה. אבל אני אומר לך את זה - - אתה יכול להגיד אותו דבר בטון אחר.

אני אתן לך, טמקין. אני אומר את זה כי אני בצורה כזאת או אחרת מרגיש את מה שהשטח מרגיש. האנשים מרגישים שאחרי הקורונה ואתה ראית את זה במו עיניך שחודשיים הפקירו את ציבור העצמאים והעסקים ולא יכלו לצאת לרחובות עד שנתנו פתרונות.

שבזמן אמת המדינה בורחת מאחריות,

לסגור את העסק שלו בגלל הוראות פיקוד העורף - - אמרת. רגע, אני רוצה להגיד לך הם אומרים לך שאין כסף. אתה יודע שיושבים עכשיו, אדוני היושב-ראש, 800 מיליון שקלים של ימי הבידוד שהמעסיקים לא לקחו?